בוקר טוב לכולם. אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. היום כ"ג בכסלו התשפ"א, 9 בדצמבר 2020. על סדר היום הצעת תקנות התעבורה (תיקון מס' ),

אגרות העברת בעלות מקוונת. אתמול כבר דנו ואני מציע שנקריא. אם אפשר גם לומר איזה רכבים יקבלו את ההקלה. רכב פרטי ואופנוע. ראש אגף רישוי, משרד התחבורה. בהמשך לדיון אתמול. קודם כל, תודה שקיבלתם כדי לדון בזה על הבוקר. זה חשוב מאוד. תודה

התשפ"א-2020 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8 ו-70(10) לפקודת התעבורה, ובאישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה,

אני מתקין תקנות אלה: תיקון התוספת הראשונה בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, בתוספת הראשונה, בחלק ג',

במקום פרט משנה (א) יבוא: "(א)קטנוע, אופנוע לרבות תלת אופנוע ואופנוע עם רכב צדי בהעברת בעלות לפי תקנה 284(א)- 74. בהעברת בעלות לפי תקנה 284(ו)- 61". (2)במקום פרט משנה (ב) יבוא: "(ב)רכב מכל סוג למעט רכב המפורט בפרט משנה (א), (ג) ו-(ד) בהעברה לפי תקנה 284(א)- 219 בהעברת בעלות לפי תקנה 284(ו)- 206". תחילה מיידית. תחילה מיידית.

רוצה כמה היה וכמה יהיה? בהעברת בעלות מקוונת, במקום 74 שקלים יהיה 61 שקלים. ברכב פרטי, במקום 219 יהיה... שקלים. ההחלטה התא היא שרירותית? כדי לעודד אנשים, אי אפשר לעשות פער יותר גדול? במסגרת חוזר החשב הכלל שמשלמים לדואר בעת ביצוע העברת בעלות בדואר. אתה צודק כשאתה שואל מדוע היקף ההנחה ככזה. יש שערוך שבוצע על ידי ממשל זמין שהם למעשה יודעים לתמחר את כל הפעולות המקוונות ואמרו שכדי שזה יהיה תקין והוגן, זה המקסימום שאפשר להוריד בשלב הזה. תודה רבה. אנחנו מצביעים. מי בעד אישור התקנות כפי שהוקראו על ידי היועצת המשפטית תמי פרידמן? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד פה אחד אושר התקנות אושרו פה אחד. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 10:08.